בוקר טוב,

לאחרונה רשות ההון אישרה העלאה לא קטנה הייתי אומר, לנושא של הביטוחים לרכב. אז אנחנו מקיימים דיון על העניין הזה,